שלום וברכה,

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המיוחדת לפניות הציבור.

27.02.23. על סדר היום שלנו זה הממתינים לבדיקות ולוועדות מרב"ד. אני אקדים ואומר לפני שאני אפנה לכל מי שהגיע, הצליח להגיע